אנחנו פותחים את הישיבה. הנושא השני על סדר היום הוא פרק ו' (מיסוי הכנסות צבורות). דנו בהצעת החוק הזאת יהיום אנחנו עוברים להצבעות. אני רוצה לברך את חברי הכנסת שהתפללו פה. אני מקווה שתביאו ברכה לוועדה ונוכל להעביר את התקציב. תודה רבה לכם על זה. את זה אני לא מבטיח. בתפילה העניין הוא שכל אחד מוצא את מה שיש. אתה אומר ברכה שהתקציב יעבור ואני אומר ברכה שהתקציב ייפול. בואו נראה. אם היית מתפלל אתנו לפחות היית יכול להתפלל בעניין. לך תדע אם התפללתי או לא, עמדת עם הגב אליי. אני שמח שאתה לפחות התפללת. לפני שאנחנו מתחילים בהצבעות, אייל לב ארי, בבקשה. ברשות היושב-ראש, לאחר הדיון הקודם קיבלנו פנייה בכתב מפורום ה-CFO's לגבי הצעת החוק, הם מנהלי הכספים בחברות ציבוריות ובחברות בכלל. הם העלו מספר טענות שעלו גם על ידי נציגים של לשכת רואי החשבון, ביחס לשאלות של רטרואקטיביות, סעיף היציבות והאם התיקון של סעיף 74 הוא הטבת מס או שיטת חישוב. ביקשתי בכל מקרה להתייחס למכתב הזה, גם מנציגי רשות המסים וגם ממשרד המשפטים, רק כדי להשלים את התמונה ביחס לטענות.

משרד המשפטים נמצאים בזום? כן, שרית פלבר. ראיתי את המכתב. אני רוצה להדגיש שאנחנו לא משנים פה את מדיניות המס אלא נותנים מענה לניצול לרעה של מה שבעיניים שלנו, ולדעתי בעיניים של עוד רבים, היה כוונת החוק המקורי. ברגע שמחולק דיבידנד לחברות שיש להן רווחים כלואים אמור להתחייב במס חברות חלק מן הרווח הכלוא, חלק שהופטר. כרגע יש ניצול לרעה, כאשר מחולק דיבידנד באמצעות תרגילים כאלה ואחרים ולא משולם מס חברות. זה המענה. כל שיעורי המס לא משתנים, אנחנו לא מבטלים את הפטור ממס חברות לעתיד. למרות שזה הסדר בעייתי מאוד, שרשות המסים קשה לה מאוד להתמודד אתו, לא מבטלים את הפטור ממס קדימה. אפילו קדימה לא מבטלים אותו, משאירים את המצב בעינו מבחינת מדיניות. רק נותנים מענה לניצול רעה, לאותו abuse שדיברתי עליו בפעם הקודמת, שברגע שמחולק דיבידנד לא משולם מס חברות.

שרית פלבר ממשרד

בבקשה. שלום. קראנו את המסמך, הסתכלנו על הדברים. העמדה שלנו מן הדיון הקודם לא השתנתה. אני מצטרפת לדברים של גיא, התיקון שמבקשים כעת להוסיף לא מבטל את הטבת המס, לא מבטל את האפשרות לחלק דיבידנד מתוך הכנסות שאינן פטורות. הוא מתמקד רק באופן שבו אנחנו נייחס את ההכנסה במקרה של חלוקה, מה ייוחס להכנסה פטורה ומה לא. ההטבה עצמה לא מבוטלת, היכולת לחלק הכנסות שאינן פטורות. לכן העמדה שלנו לא השתנתה לגבי התיקון. אני חושבת שראוי להזכיר שהתיקון הזה מגיע לצד הוראה שכוללת הטבה משמעותית. גם אם הדבר הזה בוודאי לא נדרש, אבל זה תורם לסבירות של ההסדר בכללותו. זאת הטענה וכמובן יש את כל הטענות שהעלינו בדיון הקודם, לגבי היעדר אירוע מס וכיוצא בזה. גם אני בדיון הקודם ראיתי את סעיף 74 כסעיף חישובי. לא כסעיף שקובע הטבת מס אלא כסעיף שקובע כיצד ניתן לייחס הכנסות כאלה ואחרות מן המפעל בחישוב המס. הוא לא קובע את ההטבה או את המס הסופי. עכשיו משתנה אופן חישוב המס. גם בדיון הקודם דעתי הייתה שהסעיף אינו מסדיר לא את שיעור המס ולא את ההטבה עצמה אלא את אופן החישוב, כיצד מייחסים הכנסות לצורך החישוב הסופי. עכשיו הממשלה מבקשת לשנות את שיטת החישוב וכיצד לייחס את ההכנסות, באופן שמה שמגיע מהכנסות פטורות יהיה בהכנסות פטורות ומה שמגיע מהכנסות מחייבות יהיה בהכנסות מחייבות, ושלא יהיה הערבוב שהיה עד עכשיו, וכפי שגיא תיאר את זה היה בעצם ניצול לרעה של החוק.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגויות לסעיף 12. אתה לא קורא סעיף-סעיף ואת ההסתייגויות לגבי הסעיף? קראנו את כל הצעת החוק, עכשיו נקרא את ההסתייגויות ונצביע עליהן. אחר כך נצביע על הסעיפים. אני קורא את ההסתייגויות, את מה שהגיע אלינו, לפי המוקדם בזמן. הסתייגויות של חבר הכנסת אופיר כץ וסיעת הליכוד: בסעיף 12(1), במקום "מאז 2011" יבוא "מאז 2010". אני רוצה לנמק.

שאנחנו פה ואנחנו רוצים להגיע ואנחנו כן משתתפים אבל יש לנו גם ישיבות סיעה. לא בסדר שעשית את ההקראה בשבוע שעבר בזמן ישיבת הסיעה שלנו. זה לא בסדר. אנחנו כן צריכים להשתתף. אם השתתפנו בדיונים שנערכו לפני כן, ואתה עשית דיונים לפני כן, ייאמר לזכותך, אז אני חושב שגם בהקראה תוך כדי ההקראה היום ראינו למשל במס הגודש איך אנחנו משנים דברים, פרט להסתייגויות שהגשנו אנחנו משנים דברים תוך כדי תנועה. חשוב לכבד אותנו בעניין הזה. עוד שעתיים לפה או לפה לא יקרה שום דבר. לתת לנו פעם בשבוע את ישיבת הסיעה שלנו, שנשתתף בכל הדיונים. אופיר אומר שההקראה לא הייתה חוקית. קודם כול, ההקראה כן הייתה חוקית אבל אני משתדל, ואני ממשיך להשתדל בכל כוחי, לאפשר,

לחברי הכנסת להשתתף בישיבות סיעה. אני מבין את החשיבות של הדבר הזה. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה. אני מבין שיש רביזיות על הכול.

בסעיף 12(1), במקום "מאז 2011" יבוא "מאז 2009". אני רוצה לנמק. זה מ-2009. שנים רבות שאנחנו שומעים הטפות מכל מיני ח"כיות, שהן בדרך כלל מצד שמאל של המפה, שכל הטרדה מינית שבאה מכיוון שלא מוצא חן בעיניהן הן קמות ומשתוללות. עכשיו כשאנחנו רואים את מה שקורה עם אלעזר שטרן אנחנו לא שומעים מילה. אופיר, אני מבקש להסתייג, אני לא מקבל את הדבר. אתן להסתייג, אבל לעניין ההסתייגות עצמה ולא לדברים אחרים. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

רביזיה. בסעיף 12(2) יבוא: "עד תום שנת 2021". מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. אני

אנחנו לא באמת יכולים במסגרת הזמן המועט שיש לנו לגעת בכל הסעיפים. גם אתה, אדוני היושב-ראש, רואה את זה. בהצעת החוק הקודמת שעליה דנו,

על כל מילה היה לנו מה להחליף דעות, מה לחשוב לתקן. אני לא מביא את אגרת הגודש להצבעה בשלב הזה.

אני חוזר ואומר שלא בסדר שמביאים את זה בחוק ההסדרים. זה לא היה אמור לבוא כך. חוקים חשובים, חלקם טובים, חלקם כמובן על מסים, אבל עדיין היינו צריכים לעשות את זה בערוץ הנורמלי שזה אמור להיות ולא

לכן אני מבקש התייעצות סיעתית. אתה לא יכול כי אתה לא חבר ועדה.

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא

במקום "בין אם במישרין או בעקיפין" יבוא "במישרין". מי בעד ההסתייגות?

היועץ המשפטי, יש כאן איזה שינוי שעשיתם מן הנוסח המקורי שהוגש? אתה יכול להצביע לי על שינוי אחד כזה? בנוסח שלפניכם יש שינויים טכניים. יש שינוי אחד שהוסף בסוף בעקבות הערת נוסח, אבל ההערה הייתה מהותית, לסעיף 74, בעמוד 5 אצלכם. בסעיף 52ד(א)(2), המילים "לרבות רכישתו מצד שלישי" יימחקו. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

אדוני יושב-הראש. בסעיף 52ד(ב), במקום "זכאית" יירשם "מחויבת". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

רביזיה. בסעיף 52ד(ב), במקום "כולה או חלקה" יבוא "חלקה".

מי נגד?

בסעיף 52ד(ג), במקום "בשיעור מס החברות" יבוא "ב-50% משיעור מס החברות".

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

רביזיה. בסעיף 52ד(ג), במקום "בשיעור מס החברות" יבוא "ב-25% משיעור מס החברות". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

בסעיף 52ד(ג), במקום "6%" יבוא "3.5%". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

בסעיף 52ד(ג), במקום "6%" יבוא "2.5%". מי

במקום "בתוך שנה" יבוא "בתוך שנתיים". מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

רביזיה.

"בהודעה שתגיש למנהל רשות המסים" יבוא "ולוועדת הכספים של הכנסת".

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

אני לא זכרתי בתור חבר כנסת בוועדת הכספים במשך כשנתיים שבאמת היה דיון על ההלוואות, ואז מבדיקה שעשינו עם הצוות של הוועדה ראינו שלא היה דיון כזה כבר חמש שנים. למרות שזה מופיע בחוק. אני חושב שאנחנו צריכים לחזק פה את הוועדה, ולא משנה מי יושב בממשלה, פעם אתה בקואליציה ופעם אתה באופוזיציה, אבל השקיפות צריכה להיות תמיד.

כשקיפות,

ניתן לנו כחברי כנסת יכולת להבין מה ההשלכות של חוק שהעברנו, וגם לדעת אם צריך לתקן, להגיש בקשה כחברי כנסת,

לתקן את החוק, לפנות לשר ולא להשאיר דברים לא מטופלים. ראינו, משאירים אותם עשר שנים ללא שינוי קריטריונים ובגלל זה הגענו למצב שראינו ירידה בהלוואות לדיור כי לא נגעו בזה, כי לא דיווחו ולא אמרו לחברי הכנסת שכבר לא משתמשים בזה כי זה לא רלוונטי.

אני סבור שאנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון את הוועדה ואם דברים משפיעים על האזרחים והם צריכים לשלם יותר או פחות צריך לקחת את זה בחשבון, להביא את זה לוועדה ואז חברי הכנסת בוועדה יוכלו לקבל החלטות להמשך ולפקח על הדברים שעברו פה. תודה רבה, אופיר. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

למה נגד? אופיר צודק. בסעיף 52ד(ד), אחרי "מנהל רשות המסים" יבוא "ויושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

בסעיף 52ד(ד), במקום "רשאי" יבוא "חייב". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה

ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה. בסעיף 52ד(ד), יבוא "ובחובת צירוף תעודת זהות". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה

ההסתייגות

בסעיף 52ד(ה), המילה "לא" תימחק . מי בעד ההסתייגות?

בסעיף 52ד(ה), אחרי "חברה" יבוא "בעל עסק או עצמאי".

בסעיף 52ד(ה), אחרי "חברה" יבוא "בעל עסק או עצמאי".

מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 52ד(ה), במקום "30 ימים" יבוא "בתוך 100 ימים". מי בעד ההסתייגות?

סעיף 52ד(ו) יימחק. מי בעד ההסתייגות?

אחרי "חברה" יבוא "בעל עסק או עצמאי".

בסעיף 52ה(א), אחרי "מפעל תעשייתי" יבוא "או עסק מקומי". מי בעד ההסתייגות?

בסעיף 52ה(א), המילה "בבעלותה"

מי בעד ההסתייגות?

בסעיף 52ה(א), במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים".

מי נגד?

רביזיה. אחרי סעיף 52ה(א)(3) יבוא "(4) צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז".

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 52ה(ב), אחרי "בשנה שבה הופקה" יבוא "או בשלוש השנים שקדמו". מי בעד ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא

בסעיף קטן (ג) מופיע גובה תשלום המס.

וגם מה היא צריכה להשקיע, את ההטבה שהיא קיבלה או את המס שהיא שילמה? היא צריכה להשקיע סכום שתלוי בגובה ההטבה שהיא קיבלה. את מה היא

תגיד לכולנו.

אין לכם מושג על מה מדובר כאן. עשיתם את זה במחטף כאשר אף אחד לא היה פה בוועדה. הוא ענה לך.

על סכום ההטבה או סכום המס שהיא שילמה? הוא ענה לך. אתה הבנת אותו?

למה אחרי הדיון? בוא תגיד לנו. אתם אומרים שהבנתם.

חלק מן ההטבה שהיא קיבלה היא חייבת להחזיר חזרה למפעל כהון להשקעה. מה הוא החלק הזה? בין 30% ל-60%. ההפניה ל-(ב) או (ג) שעליה שאלת,

היא הפניה לפער - - - היא מקבלת בין 30% ל-60% הטבה. וחלק מן ההטבה היא צריכה להחזיר

לגבי דברים אחרים זה לא רלוונטי.

הוא יכול לומר ולחבר את זה בסוף להסתייגות. לא נכון.

אני מציע שסעיף 12 יימחק. מדוע? בתמונת המצב, בכל המקרים כאשר אנחנו עושים חקיקה ומביאים את סעיף

הצבעה ההסתייגות לא אושרה.

רביזיה. בסעיף 52ד(א), במקום "31 בדצמבר 2020" יבוא "31 בדצמבר 2021". אני מבקש לנמק. התחלנו כבר את ההצבעה. תעקוב אתנו ביחד. כמה הסתייגויות אני מביא בדרך

מה זה מפריע אם זה בתוך שנתיים?

אחרי המילים "מנהל רשות המסים רשאי לקבוע" יבוא "באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת". אני רוצה לנמק את זה.

בסעיף 52ה(א), במקום "שבבעלותה" יבוא "על אף שאינו בבעלותה".

מי נגד?

בסעיף 52ה(א), במקום "בחמש השנים" יבוא "בשבע השנים". מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא אושרה. ההסתייגות לא

זאת ההזדמנות להוכיח שבממשלה כאשר מדברים על מחקר ופיתוח

מתכוונים ל- - -. אני מציע לתת עדיפות למחקר

אני רוצה לראות האם האמירות האלה,

לתת עדיפות לעובדים מן המגזר החרדי, שאכן מתכוונים לאמירה הזאת בכל הרצינות. לכן לאחר המילים "תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שנוספו למפעל" אני מבקש להוסיף שתינתן עדיפות לעובדים מהמגזר

אני חושב שהמציאות הזאת התחלתי לחשוד שאתם לא מתכוונים לסייע לעובדות, לנשים, אלא רק לגברים.

שאתם מביאים בחוק

ן עדיפות לייצוג הולם של קבוצות אוכלוסייה אחדות כפי הנהוג כיום בשירות המדינה". מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות לא התקבלה.

אם היו יודעים אותם אנשים זה לא משנה, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות אנשים כלשהם מה פתאום אתה עושה את זה באופן כזה שזה יחול רטרואקטיבית? יש הסבר?

כן, בטח.

הסבירו שזה לא רטרואקטיבי, כולל היועץ המשפטי של הוועדה.

סעיף 13 זה לא רטרואקטיבי כי הוא קובע את התאריך שממנו הם מחויבים. החוק הזה יחול באופן רטרואקטיבי?

לא, החוק לא חל רטרואקטיבית.

של 50%. מכיוון שהמדינה מראש ויתרה על ה-10% האלה, היא הסכימה לתת הטבה של 60%,

נקבל את ההסתייגות שלי וההטבה המקסימלית תהיה 50%, אז יש